בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה.

19 בדצמבר 2022. חג שמח,

בטח גם להם יהיו שמונה ימים של חגיגות. לאור כל הדיון המעיק שהתקיים פה, 33, 34